מכובדיי, שלום לכולם. צוהריים טובים. ברוכים המתכנסים והמתכנסות. אנחנו פותחים ישיבה שרובה תובל על ידי עמיתנו חבר הכנסת אוסאמה סעדי בנושא אישור הצעות צווי עיריות ומועצות מקומיות. אנחנו יודעים שרשויות מקומיות רבות ממתינות לאישור הצווים לטובת ייעול פעולות האכיפה של חוקי העזר. רוב המלאכה, כפי שקרה גם בפעם הקודמת, תופקד בידי חבר הכנסת סעדי שיוביל את המאמץ ואנחנו נדאג בשבועות הקרובים גם לקבוע, בתיאום איתו, מועד נוסף להשלמת המשימה אל מול רשויות מקומיות נוספות שהצווים שלהן נמצאים על שולחננו. אני אחזור ואציין שזה יום בו לוחם הימ"מ נעם רז יובא למנוחת עולמית. נזכיר גם את התאריך העברי, י"ד באייר, שהוא יום פסח שני, חג ההזדמנות השנייה של הלוח העברי. אני מבין שהיום לא נעסוק בחופי הכנרת אבל בתוך כל הקובץ הגדול שנטפל בו, יש גם צווים שנוגעים לחופי הכנרת ולרשויות מסביב ואני מבין שמתמודדים היום עם נזקים מאוד מאוד גדולים בעקבות סופת הרוחות של סוף השבוע האחרון. אנחנו מחזקים את ידם. כדרכנו בקודש נזכיר מי איתנו. ממשרד המשפטים עורכת הדין יפעת רווה, עורכת הדין שקד הדר והמתמחה אסף יונוביץ. מפרקליטות המדינה, עורכת הדין בת אור כהנוביץ והמתמחה דוד דותן. ממשרד הפנים עורכת הידן נעמה וינברג, עורך הדין שחר פרלמוטר, ברוך הבא,

מהמשרד להגנת הסביבה עורכת הדין נטע דרורי, עורכת הדין עדי אייברמס, המתמחה שחר דפני ומר פרד ארזואן.

סגן מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית. ברוך הבא. נמצאים איתנו נציגי הרשויות המקומיות בעניינן נעסוק היום. ברוכים הבאים מכובדיי. עורך הדין אחמד אלאסד, ראש מועצת לקיה. ברוך הבא אדוני. שמואל זינגר, עוזר ראשי ליועץ המשפטי של עיריית תל אביב-יפו, עלא אגבארייה, יועץ לעיריית טמרה, רואה חשבון זיאד אבו גנים, גזבר מועצת לקיה. חברתנו מירה סלומון ממרכז השלטון המקומי ועורכת הדין אסנת הירש מהמועצה האזורית חוף הכרמל. עורכת הדין גיתית שרמן ממועצת לקיה. נמצא כאן גם מר סוהיל מלחם, ראש מועצת ג'דידה מכר, ברוך הבא אדוני. ברוכים הבאים נציגי השלטון המקומי. אני מקווה שנסיים את כל המשימות

נתכנסנו. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשפ"ב-2022 - חוף הכרמל אני רוצה לגשת ישר לעניין ולהעביר עוד מעט את השרביט לחברי חבר הכנסת אוסמה סעדי. אני ביקשתי להוביל את החלק הראשון של הדיון בנושא חוק העזר של מועצה אזורית חוף כרמל. חוק העזר הזה מביא לפתחנו בוועדה פעם נוספת סוגיה תקדימית או מהלך תקדימי שקשור בהכנסת כלי אוכל חד פעמיים העשויים פלסטיק לחופי הים. הנושא הזה כבר נדון בוועדה בחודשים האחרונים בהקשר של חוק עזר של גליל עליון, שם הסוגיה לא הייתה חופי הים אלא שמורות טבע או גנים לאומיים.

לא שמורות טבע שזה כבר באחריות רט"ג. בנחלים. בגליל העליון זה היה גנים ונחלים. ההצעה הזו נדחתה על ידי הוועדה ואם אינני טועה היא חוזרת לפתחנו היום במסגרת הצו של מועצה אזורית חוף הכרמל. גם כאן יתכן שנותרו עדיין חילוקי דעות בין חברי הוועדה ונראה מה נעשה. אני אומר מראש שאני מתכוון בשינויים, בהינתן שינויים משמעותיים והבהרות, לתמוך בעניין. דומני שזו גם דעת הקואליציה בהקשר של חופי ים. אני לא נכנס כרגע וקובע מסמרות לגבי חוקי עזר עתידיים מרשויות אחרות אולי על אזורים שהם לא חופי ים. טוב שנתחיל עם חופי ים כי שם האיום של זיהום הפלסטיק הוא חמור במיוחד ובוודאי נשמע על העניין הזה. אני ישר מגיע אליו כי אני חושב שהוא כרגע שורש העניין. בפתח הדברים אני אעדכן ומיד נשמע את נציגי הרשות המקומית וגם את נציגי המשרד להגנת הסביבה והתייחסויות משרד המשפטים ואומר מראש שבאתי בדין ודברים עם השרה להגנת הסביבה והוסכם בינינו שבהינתן נושאים נוספים שכמובן יעלו כאן, אבל כעיקרון לשון החוק תתוקן או תאושר בהתניה שהחוק יאסור על שימוש באותם כלי פלסטיק ולא על הכנסתם. אנחנו חושבים שזה יותר נכון מבחינה חוקתית, מבחינת הסמכויות שיש לרשות מקומית וגם מבחינת ההתנהלות של היום יום. לפעמים אנשים מגיעים לחוף במסגרת יום שלם של פעילות ויש תיק אחד ליום כולו ובתיק הזה גם יכולים להיות כלי פלסטיק לשימוש במקום אחר שהוא לא אסור ומן הראוי להתמקד בשאלה האם מותר להשתמש או לא. זאת סוגיה אחת. הסוגיה השנייה היא לגבי גובה הקנס. אני כבר אומר מר4אש שמבחינתי מדובר כאן בתחיקה תקדימית. יש הרבה מאוד שאלות שקשורות לאופן שהאיסור הזה ייאכף, איך הוא יופעל, מבחינתי אנחנו בתקופת ניסיון ובתקופת ניסיון אנחנו לא נאשר הטלת קנס מרבי אלא בדיוק להפך. מכיוון שמדובר כאן במהלך שמתחיל והוא צריך להתחיל עם הרבה מאוד פעולת הסברה ופעולת חינוך לא ישר עם פעולות אכיפה, מדרגת הקנס תהיה נמוכה. אני אציע לחבריי לא את מדרגת הקנס הכי נמוכה שהיא מתחת ל-100 שקלים אבל את המדרגה שהיא מעליה. אנחנו נתחיל במדרגה הזו שהיא השנייה מתוך שש או שבע מדרגות ומשם נמשיך. נבדוק מה הניסיון המצטבר ומשם נמשיך. כאן אני מבקש התייחסות גם של היועצת המשפטית של הרשות, אבל אני חושב שזאת יותר סוגיה שנקרא לה ממשלתית. עולות כאן שאלות של הגדרות ומה בדיוק הכוונה. אנחנו נמצאים תחת רושם האירוע בוועדת הכספים של הטלת המס על מוצרי אוכל חד פעמיים ושם נקבעו הגדרות מאוד מרחיבות.

בחוק העזר, יש איזשהו שימוש בשפה כללית אבל אנחנו רוצים להבין מהי הכוונה ומה נכנס לשם. אני הבנתי מהמשרד שיש הבדלים בין ההגדרות בוועדת כספים שהן מאוד מרחיבות לבין הכוונה כאן. מצמצמות. בהתחלה הביאו הגדרה רחבה יותר וצמצמו אותה. זאת אומרת שדווקא ירדו אבל עדיין שם ההגדרות יותר רחבות מאשר כאן. למשל המכלים. ההגדרה שם היא עובי. אין על מכלים. אנחנו מבקשים להבין. השפה כרגע בחוק אומרת שלא יכניס אדם לאותו אזור, כרגע ההתניה תהיה ש"לא ישתמש אדם באותו אזור בכלי אוכל ושתייה לשימוש חד פעמי העשויים פלסטיק". אז לא צריך את הסיפה. את חוק העזר עצמו אנחנו לא יכולים לשנות. זה לעניין שימוש. ברור לי אבל אני רוצה להבין. כשאנחנו צריכים להחליט האם אנחנו מוכנים לאשר את ההמרה לקנס המינהלי, אנחנו רוצים להבין במה מדובר ועל איזה כלים מדובר. בחוק הזה כתוב שימוש או הכנסה? כרגע כתוב הכנסה. בחוק העזר כתוב הכנסה. בחוק העזר כתוב גם וגם. "לא יכניס אדם לאותו אזור כלי אוכל ושתייה לשימוש חד פעמי העשויים פלסטיק וכולי". המשך המשפט הוא "ולא ישתמש". ולא ישתמש. אתה יכול לאשר את הקנס רק לעניין השימוש.